אנחנו עכשיו מצביעים על הרביזיה. זה שיעור באזרחות, צריך לומר את זה לאט-לאט, לא אתקדם כל עוד לא אדע שכולם הבינו. מי שמצביע בעד הרביזיה, זאת אומרת שהוא מפיל את ההצבעה, הוא נגד ההצבעה שהייתה. כלומר, הוא לא מאשר את התשלומים. מי שמצביע נגד הרביזיה, זאת אומרת שהוא מאשר את ההצבעה שערכנו קודם. רביזיה זה דיון חוזר, הצבעה חוזרת. לא צריך לנמק את הרביזיה, נכון? מי שביקש את הרביזיה יש לו זכות לנמק. יש צורך?

ביקשתם את הרביזיה, ניצלתם את הכלי הפרלמנטרי כדי לקיים עוד התייעצויות ולהגיע לעוד הבנות. רבותי, תעשו טובה לעצמכם, מעבר לכך שזה עושה גם לי טובה, לא צריך קריאות ביניים והערות. אנחנו נצביע בעד ונגד הרביזיה, כאשר המטרה היא כמובן לאשר את ההצבעה הקודמת שעשינו,

אני לא קובע כעת. אתי דנן, נקבע לאלתר מועד לישיבה הבאה. אבל צריך אישור של ועדת ההסכמות. הנושא אושר. הנושא אושר אבל צריך לבקש שוב אישור לקיום הישיבה. אנחנו נבקש. אנחנו קובעים. נבקש את זה כבר ביום רביעי בבוקר. אם יש אישור, מה טוב. המועד הכי מוקדם שיאשרו לנו, אני מקווה שיאשרו לנו ביום רביעי בבוקר כדי לדון בשאר הסעיפים.

חשוב לדעת שאנחנו לא מאשרים את סל התרבות, את הטיולים,

המסיבות ואת ההשתתפות של הפורום. תגיד למה לא מאשרים. לא משנה. למה, כי כחול לבן מתנגדים. בגלל שהליכוד - - - לא, כי כחול לבן לא רוצים את סל התרבות. בואו נגיד את זה חד-משמעית. ממבט-על של חבר כנסת ותיק, לא רק שזה לא עושה רושם אלא זה מבזה. תפסיקו, בואו. רבותי, הבאתי את הפשרה הזו ואני חושב שהיא פשרה שתתקבל, לכן ניגש להצבעה. מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה? מי נמנע?

10 נגד הרביזיה, 2 נמנעים. הרביזיה נפלה וההצבעה אושרה.

מבקש לזמן ישיבה, כמובן בכפוף להסכמות. תאמרו לאבי ניסנקורן שזה נושא שעלה לסדר היום בכפוף לוועדת הסכמות, כלומר גם הסיכום הוא בהסכמה. אם לא, מראש לבקש להסיר את הנושא מסדר היום. זה דיון מוסכם. היום אני אישית הועמדתי במצב לא נוח כי כחול לבן הייתה צריכה לומר לי שאין הסכמה על לוח התשלומים ואז לא הייתי מביא את זה. לא נורא, אי הבנה. לכן כדי לא לפגוע בתדמית שלי אישית, נעניתי. יעקב, מה עם החינוך המיוחד?

החינוך המיוחד גם יבוא ביום רביעי? נראה לי שאתה נגד החינוך המיוחד במוכש"ר. מבחינתי זה כבר - - - קיבלת אישור תקציבי ממנכ"ל משרד החינוך? תספר לי מאיפה הוא לוקח את הכסף. יעקב, אל תספר לי סיפורים כאלה.

לא תיפתח שנת הלימודים בלי המוכש"ר בחינוך המיוחד.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:50.